הנושא שעל סדר יומנו הוא הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מתן שירותים באולמי שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים), התשע"ז-2017, של חבר הכנסת אורן אסף חזן. אזכיר לך את הדברים נגיד את זה בפתיח לקראת ההמשך אומר שר הכלכלה: "לכן בשל מורכבות הסוגיה איפה חבר הכנסת חזן?

בשל מורכבות הסוגיה, ועדת השרים לחקיקה תומכת בהצעת חוק זו בקריאה טרומית בלבד. היא תקודם בהסכמה עם משרד הכלכלה ותחזור לוועדת השרים לפני קריאה ראשונה." אני לא זוכר שהסכמתי לזה. אמרת: "תקודם בהסכמה. עכשיו אתה אומר ועדת שרים?

תודה רבה." נכון, לא הסכמתי לזה. אני רק אומר לך, לא רק לפרוטוקול אלא אני אומר לך, כי אחר כך זה מגיע לקואליציה. זה לא העניין שלי, רק אני שם לך את הדברים מול העיניים.

אמרת "ועדת שרים". הסיכום היה שכולם יהיו בהסכמה. אני אומר את זה כדי שאדוני יידע. בבקשה תציג את הנושא. ברשותך,

אתה באמת נותן פה עבודה, זו כבר הישיבה השלישית של הוועדה ביום כמו היום,

כולנו יודעים מה היכולות שלך. אישית אני גם מאוד אוהב אותך, אבל נגיע לזה אחר כך. לא תמיד עוזר כשאתה אומר את זה ... שמור אותי מאוהביי, מה שנקרא ... משונאיי אשמר בעצמי. לפני שאני נוגע בהצעת החוק,

בשלושים שניות: קשה לי מאוד לדון בנושא הזה דווקא היום, בשעה שבדרום קורה מה שקורה. פתחנו בזה את הדיונים.

חלילה תהיה למישהו ביקורת כלפיי אני

אבל בתפיסת העולם שלי, אני חושב שעצם קיום הדיונים היום הוא הניצחון האמתי שלנו.

השגרה שאנחנו צריכים להמשיך אותה היא הניצחון האמתי. אז אם מישהו לקח את זה למקום רע, אני מתנצל. הדבר שני, מתלווים אליי היום ילדים וילדות חמודים וחמודות, תהילה ואמילי, הראל ועדי. הם מ"חינוך לפסגות", ילדים שהם ברף הגבוה של המצוינות והם מודל לחיקוי. הם הגיעו היום לכנסת כדי להרחיב את האופקים שלהם וללמוד קצת מעבר לכותלי בית הספר. אז קודם כול, היה לי כייף אתכם, וכייף שאתם כאן. היו כאן היום כבר הרבה ילדים. אני חושב שכל הפרויקט הזה מקסים. שלוש שנים הפרויקט הזה פועל, ובאמת כל הכבוד. עכשיו לגופו של עניין: אני התחתנתי בשעה טובה לפני שנה ושבעה שמונה חודשים. טוב שאשתי לא רואה את הפרוטוקול אז היא לא יכולה לכעוס שאני לא זוכר בדיוק מתי זה קרה. כאשר התארגנתי לחתונה, וזו הייתה חתונת בזק כי חשבתי שכך הכי נכון, במקום להיכנס לכל הברדק של מחשבות של חצי שנה, שמונה חודשים יש משהו קצת הלכתי: יש יצר הרע שעובר בינו ובינה בתקופה הזאת לקראת הנישואין ורצינו להתגבר עליו. באמת עשינו חתונה טובה. גם האולם הציע הצעה מעניינת. הוא אמר לי: אם אתה מתחתן בעוד שבועיים התפנה לי תאריך, תקבל הצעה "חבל על הזמן". זה סיפור בפני עצמו. מה שקרה לי בתהליך החתונה שלי ובארגון החתונה הוא שהתקשרתי בטלפון לבן דוד שלי. גילוי נאות: הוא יושב כאן לצדי, קוראים לו יוסי גויטע. עוד מעט הוא ידבר, נבקש בשבילו זכות דיבור. אמרתי לו: "שמע, אני רוצה שתנגן בחתונה שלי." הוא אמר לי: "לפני הכול תגיד לי איפה אתה מתחתן." שאלתי: "מה זה משנה?" הוא אמר לי: "אני לא יכול לנגן בכל אולם." שאלתי אותו: "מה זאת אומרת שאתה לא יכול לנגן בכל אולם?" ואז הוא הסביר לי שיש אולמות שאם אתה רוצה להיכנס אליהם אתה צריך לשלם כסף כדי לקבל את הזכות להופיע ברשימה, שהיא מאוד מאוד מצומצמת. בחלק מן האולמות, מעבר לכסף כדי להיכנס לרשימה, אם אתה גם פועל בפועל עליך לשלם אחוזים לאותו אולם. הייתי בהלם. פתאום נזכרתי שקצת יותר משנה לפני כן, כאשר אחי התחתן, בדיוק היינו בתחילת הכנסת ולא ממש הייתי מעורב, לאחי היה בר ואז כשהוא בא לאולם הוא אמר: "את הבר אני עושה כי יש לי בר ויש לי עובדים וצוות ויש לי רישיון ויש לי הכול". האולם אמר לו:

יש לי פה רשימה של שני ברים, אתה יכול לקחת או מזה או מזה. אתה רוצה לספק את המשקאות בעצמך?

תשלם קנס של 5,000 שקל, בעצם תן להם 5,000 שקל על כך שהם לא עבדו ותעשה איזה בר שאתה רוצה". לאט לאט אני יורד לשורש העניין וכותב על זה פוסט בפייסבוק ומקבל הודעות מפה ועד הודעה חדשה מאנשים. אחת סיפרה לי שאימא שלה היא מעצבת וחלום חייה היה שאימא שלה תעצב לה את החתונה, אבל האולם שאליו היא הגיעה החליט שיש לו מעצבת בית ושום מעצבת אחרת לא תיכנס, אלא אם כן היא תשלם 12,000 שקל קנס למעצבת ואז שאימא שלה תבוא ותעצב. או דברים פשוטים, כמו מעצבת שכבר לקחו אותה ורצו רק להוסיף עליה, כי הבחור עבד בחממה ובסוף השבוע נשארו הרבה פרחים. אמר: "במקום לזרוק את הפרחים לפח נמלא את האולם". אמרו לו: "אתה רוצה להכניס פרחים? אין בעיה תשלם". ואותו דבר צלמים,

ואותו דבר כל האביזרים והתוספות בחתונה. בסוף אני מגלה שהתעשייה הזאת הפכה להיות חונטה סגורה בתוך כל אולם. מתוקף איזו זכות?

אבל ברגע שבא זוג לאולם וקיבל ממנו באמת פרזנטציה מהסרטים על המזון ועל התאורה וההגברה שגם זה סיפור בפני עצמו שתיכף ניגע בו וקיבל כבר את מחיר המנה והרכיב את המנה ויודע בדיוק מה הוא רוצה והוא כל כך הוקסם מהטעם של האוכל והשף ומנהל האירוע והמחיר, אז הוא מגלה שהמחיר של המנה זה בעצם הדבר האחרון שהוא צריך להיות מוטרד ממנו, כי בשלב הזה הוא צריך להתמודד מול האולם עצמו לגבי יתר הספקים. הדבר הזה הוא בעיניי סכנה אמתית. אל"ף, כי אולמות אירועים לוקחים לעצמם את הזכות לעשות משהו שאני לא בטוח שהוא זכותם. הם לא יכולים לקבוע מה מותר ומה אסור, מי כן ומי לא. הדבר הזה פוגע בתחרות. לפני שניגע ביוקר המחיה ובעלות החתונה אצל הצעירים, הוא פוגע בעסקים קטנים. בסוף מי הם אותם צלמים וברמנים ועושי מגנטים וכל מיני שזירות לאירועים? בסוף זה חבר'ה צעירים וצעירות, רובם בתחילת דרכם, שרוצים להצליח ולהתפתח, ובמקום שתהיה להם אפשרות להילחם על העתיד שלהם ולבנות את עצמם הם קודם כול צריכים להילחם להיכנס בכלל לשלב שיידעו מי הם. אז זה גם עולה להם ביוקר וגם מקשה עליהם וגם הם קורסים. ויש גם את הזוגות הצעירים, שבסוף חתונה במקום שתעלה X עולה פי כמה וכמה יותר מ-X,

תלוי בתאריך ותלוי בדיוק מה מחפשים. הדבר הזה צריך להיעצר. צריך לפתוח את שוק החתונות לתחרות. אין לי בעיה שכל אולם יציע, אבל שהאולם, גם הוא עצמו יהיה חלק מן התחרות. זאת הסיבה מדוע אנחנו כאן. תודה. אני מניח שיש כאן נציגים של בעלי אולמות. תאמר בבקשה

אני חבר בהנהלת התאחדות האולמות ואני גם מחזיק שני אולמות וגני אירועים בירושלים. אני קצת חולק. קודם כול, אני שמח שלקחת משהו לעשות בנושא הזה, רק לא כל כך ברור לי האם אתה מבין את המשמעות של יתר הדברים, מעבר לנושא. בואו נשים את התקליטנים בצד. אני כמקום, במה אני מייחד את עצמי? בזה שאתן אוכל מסוים?

בחצי אוזן שמעתי את חברתי. אני מחזיר לרגע- - - הנושא של התקליטן. לפני כן, אני חוזר לאורן חזן. התקליטן הוא על אותו עיקרון של שאר הדברים. אנא אמור לי בשני משפטים מה בעצם אומרת הצעת החוק שלך. הצעת החוק שלי אומרת שהשוק יהיה פתוח לתחרות.

שאם זוג רוצה להביא תקליטן, לצורך העניין, הוא לא יהיה מוגבל לרשימה שמציע לו האולם או לתקליטן ספציפי. הוא יוכל לבקש הצעה מן האולם, מישהו שעובד עם האולם, ויוכל לבקש מכל מאות או אלפי התקליטנים ברחבי הארץ לקבל הצעה להופיע אצלו בחתונה. וכך יתר הספקים. האולם ייתן את השירות שלו. אם ירצה למכור שירותים מעבר אין בעיה, אבל שיהיו במסגרת תחרות. זה כולל

השירות של האולם, הבסיס שלו זה האוכל ולא רק האולם. אני לא רוצה להכניס תחרות על האוכל באולם, זה לא,

מבחינתי שירות של אולם זה המזון. על אף שיש היום לא מעט אולמות שאין להם בעיה שייכנסו עם תחרות מבחוץ. גם אז הם מביאים חברות קייטרינג שיתחרו, אבל זה לא משנה. ועוד דבר, שהוא הכי חמור בעיני, בסוף גם מאוד משנה מי הלקוח, ואת זה צריך לזכור. יש לקוחות שיש להם השפעה ציבורית, יש לקוחות שיש להם הד תקשורתי, יש לקוחות שיש להם גב כלכלי ויש לקוחות שיש להם יכולות משפטיות, שאיתם לא מתעסקים. אבל על מי זה נופל?

זה "שיטת מצליח", שכופים אותה כדי שתצליח על אלה שלא יכולים להיאבק. אני מהתאחדות האולמות. אמשיך את דבריו של חנן בליטי ואחדד. אין לנו שום בעיה עם תחרות, אנחנו מאמינים בתחרות והכול בסדר, רק צריך להבין שכל אולם קובע את נהלי העבודה שלו.

החוק של אורן חזן יעקר את היכולת שלנו לקבוע נהלים, כמו לבוש, כמו עישון יש דברים שהם רגולציה בכלל, ברור שאסור לעשן. סליחה, רגע. תן לי לדבר. לא הפרעתי לך. אסביר לך ובסוף אתה תבין. אורן חזן, תן לו.

זה דיון שבו כל אחד מציג את עולמות התוכן שלו. כשמגיע ספק, יש לחלק את זה לשני דברים: יש את הרגולציה, כפי שאמרתי: עישון זה רגולציה, אסור לעשן; ויש את נהלי המקום. שעדיין לא קיימים. לצערי זו רעה חולה. אתה צודק לחלוטין ואנחנו נלחמים בזה. אל תהרגו אותנו. אבל בטח ובטח כחלק מנהלי מקום צריכים להחתים ספקים על דבר כזה כמו עישון. כל מקום יצר את הסיפור של האירוח שלו. אנחנו רוצים שכאשר תקליטן מגיע למקום הוא יגיע לבוש בצורה נאותה, הוא לא ישתה אלכוהול במהלך העבודה שלו, כפי שאתם לא שותים אלכוהול במהלך העבודה שלכם,

אתם עושים לחיים לראש השנה. אני לא רוצה להלאות פה את חברי הוועדה, אבל יש הרבה מאוד נהלים שכל מקום יוצר לעצמו. זה בעצם שפת האירוח שלו.

באה לעקר את היכולת שלנו ליצור נהלים. זאת אומרת שכל די-ג'יי - - - - - - תן לי לגמור את הדברים שלי עד הסוף.

בבקשה. סליחה, עוד לא הגענו לתקרה, לאט לאט. לא צריך להתחיל מלמעלה. לדעתי הוא בכלל לא הוא, זה חיקוי

אנחנו צריכים להיות בעלי היכולת לשמור על הנהלים האלה, בטח באוכל ובאלכוהול. באלכוהול יש סיפורים שלמים, החל מזיופים. אני רוצה גם לקבוע נהלי עבודה. אני אתך. אני רוצה לשאול אותך. בואו נגיד כך: לו יצויר אנחנו עכשיו הרי משוחחים. בדיון הזה מציגים את הנושא, זה דיון פתיחה. אני שואל אותך: נניח ואנחנו מצליחים לייצר קוד. דרך אגב, בנקודת המוצא אתה צודק.

בסוף העסק שלך הוא מקום פרטי. אתה מבקש ממני בעצם להביא מישהו מעולם תוכן אחר. יכול להיות שהאיש הוא צדיק, אבל אני לא יודע. אתה אומר: עכשיו אתה מביא אותו כאשר האחריות בסוף היא עליך.

שנייה, שנייה.

מנסה לייצר איזו מסגרת, שאומרת: נניח, לו יצויר שאנחנו נצליח לייצר קוד.

ואלה סתם דוגמאות, אני מדבר בקול, אני לא קובע מסמרות, רק תקליטנים שרשומים במקום מסוים, שיש להם הגנה על זכויות יוצרים, ביטוח וכל הדברים האלה. שמגיעים לבושים לפי קוד לבוש. אני מבין לחלוטין את מה שאתם אומרים. איננו מתעלמים. עוד לפני שאמרתם, אני כבר מראש מבין את הבעייתיות שיש בהצעת החוק של אורן חזן.

מצד שני, אני לא יכול להתעלם ממה שאומר אורן חזן. מה העניין? בלי שנשים לב, אומר אורן חזן את הדבר הבא: בסופו של דבר אנחנו סוג של לקוחות שבויים.

אסביר, בשביל זה אנחנו פה,

אשים את החידוד של העניין. באתי אליך, אמרו לי שאתה אחלה, האוכל טעים,

גם ראיתי אירוע, נהניתי מאוד, אמרתי: אני רוצה להתחתן פה בפעם הראשונה. יש הנחה על פעם שלישית?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 אורן חזן, שלחנו לאשתך הודעה שאתה לא יודע מתי התחתנת. הרשתות סוערות. 12 בפברואר, ט"ז בשבט. הכול בסדר. בואו נירגע. הוא אומר את הדבר הבא: באתי אליך,

אני רוצה. הוא אומר: התקליטן שלך מנגן מוזיקה של האייטיז. אני לא אומר שאני לא אוהב אותו אבל הטעם המוזיקלי שלי אחר. אין לי בעיה, תביא איזה תקליטן שאתה רוצה , כל עוד הוא עומד בנהלים שלי. תן לי לסיים. הרי התפקיד שלי לייצר איזונים. אני לא מוציא מתחת ידיי חקיקה בכפייה, אין דבר כזה. חקיקה היא מלאכת איזונים.

בדיוק. מה אני מנסה לומר? אגיד לך את האמת, אני זוכר כשהתחתנתי. אמרתי לבעל האולם: "אח שלי, עם כל הכבוד, את זה תשמע בבית, תזמין אותם אליך לבית, אני רוצה מוזיקה מסוימת". כל אחד עם השיגעונות שלו, עם הטרללת שלו. תזכרו עוד דבר, באמת אני אומר את זה, הנחת העבודה של אנשים כאשר הם מתחתנים, הם אומרים לעצמם: זה האירוע הכי חשוב שיהיה לי בחיים. עזוב את מה שיהיה אחר כך, אתה אף פעם לא יודע אבל כשאדם מחליט לקבל על עצמו להיכנס תחת החופה, בשבילו זה הרגע הכי גדול בחיים. יש כאלה שמתכננים עוד מהגן איך תיראה החתונה שלהם. אספר לך על אחותי, אתה לא תאמין. ואז בא האולם, ותאמין לי, אולם על הכיפק, ובסוף יצאה חתונה מיליון דולר, באמת. בצפון אין לנו את הדברים האלה. תיכף אסביר לך גם על הצפון.

באמת משנה איפה האולם. גם במרכז אין את זה. לא אעשה פה שיימינג לאף אולם. אני מודיע לך שאם אתה אומר לי שאין דבר כזה,

או שאתה לא מכיר את הענף שלך. אל תעבוד עלינו. אני כבר 23 שנים בענף שלי, אבל בואו נעשה לרגע סדר. תן לי לסיים משפט, ברשותך. כאשר אחותי התחתנה לפני חצי שנה, פלוס-מינוס, בהרבה מקרים עד שאני לא התערבתי, אני אומר לך, יצא לה המיץ.

כי הגבילו אותה. מחייבים על תאורה והגברה. עוד לא הגעתי לתאורה והגברה. אני לא נוגע בתאורה והגברה כרגע. את יודעת למה? כי אני מבין למה בעל עסק שמקים את העסק אין לו כרגע את הראש,

אולי את ההון הכלכלי להוציא עוד כמה מיליונים בשביל התאורה. יש עוד הרבה שיקולים. כבוד היושב-ראש, אנחנו סוטים מן העיקר. אני רואה שאין בעיה במה שהוא אומר. רק דבר אחד אני רוצה להבין. עוד אל תבינו כלום, זה עוד לא תפקידכם להבין. אנחנו נתקדם עקב בצד אגודל, לאט לאט. כפי שחברת הכנסת לאה פדידה אמרה, האם מתוך אותם דברים אפשר לייחד את אותם דברים שלגביהם אין מחלוקת?

בשביל זה אני פה.

לפעמים כדאי לגור בפריפריה. דרך אגב, אני התחתנתי בפריפריה. אתה רוצה שנתקדם? תודה. אני רוצה לצייר את המצב. אני אומר: לוּ יצויר. אני מבין את זה, אבל תזכור שאני מבין את החתן והכלה שבאמת, אני אומר את זה לא בציניות, חלקם זה החלום הגדול שלהם. יש כאלה, זה לא רק בנות,

יש גם הרבה בנים שידעו תמיד בדיוק שאת כריעת הברך הוא רוצה לעשות כך, ושזה יהיה השיר שלו. כמוני, שהיה לי שיר מסוים שרציתי שינוגן בחתונה שלי. אתה לא היית צריך לכרוע ברך ... גם בזה אתה צודק. אני מנסה לומר לכם עכשיו בשיא הרצינות, בואו ננסה לחשוב, קצת לצאת מתוך

ולייצר סוג של אמות מידה, ששני הצדדים יודעים להתמקם בעבורם, ולהגיד: "יש דברים שאני לא". למשל אולם אירועים, למשל אוכל. אוכל ואלכוהול. הנה, כבר עשינו התקדמות. אמרתי את זה בדברים שלי. אדוני מפריע לי לעזור לו. סוף סוף יהיה לך חוק שאתה מעביר. יש לי כבר 12 חוקים שיזמתי,

אבל מי סופר ... וואלה,

בואו נתקדם. בואו ננסה לייצר קוד שאומר: לי ברור, כפי שאמרתם, אלא אם כן זה אולם אירועים שנותן רק את

כמקום ואומר: "חבר'ה, אני לא מתערב לכם בכלום, יש לי פה אולם, תביאו את מי שאתם רוצים, תעשו את מה שאתם רוצים כל עוד אתם שומרים על המקום על פי הכללים שקבענו לעצמנו". כולם יכולים גם להרוויח מזה.

זה גם בעל אולם. דרך אגב, אם אתם שואלים אותי, הרוב גם מצליחים בזה, כשבעל האולם מציע הצעה ואומר לו: "אח שלי, יש לי פה הצעה". כולם יודעים שאתם עובדים איתם, זה בסדר, אין לי בעיה עם העניין הזה. הנקודה היא שיש כאלה, ואני מכיר, שרוצים את העיצוב המיוחד שלהם, את הטאץ' המיוחד שלהם, ובתנאי שהוא עומד בסטנדרט של המקום. אין לנו בעיה עם זה. ואתה יודע לייצר. יפה לומר את זה אבל אחר כך צריך לראות איך מיישמים. כשאתה אומר "טאץ' אחרון", אבל לא כשאתה אומר מלכתחילה להביא בעל מקצוע אחר, כי אחר כך תחליף אותי. שמי כהן יהודה ואני מייצג פה כרגע את גן האירועים "גן הוורדים". הוא ביקש ממני לייצג אותו ואני נמצא פה בשמו של משה מ"גן הוורדים". כשאתה מתכוון לטאץ' אחרון - - - רק שאלה על האולם שאתה מייצג, מכיוון שאמרת שם ספציפי: האם ב"גן הוורדים" יש רשימת "מומלצים", במירכאות? לא בדקתי את זה.

אני מניח שיש. אני אומר לך שיש. יש אולמות שאין להם רשימות מומלצים. מומלצים זה משהו אחר. הדיון הוא לא על אולם כזה או אחר. דרך אגב, חברים יקרים, אתם מזכירים לי דיון מעולם תוכן אחר שהוא דומה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשעובר מישהו תאונת דרכים ואז הוא צריך להגיד לאיזה מוסך הוא הולך או איזה שמאי הוא לוקח. כאשר אתה הולך למוסך, המוסך מציע לך שמאי מסוים. הרי זה הבלגן הגדול שאני מנסה להתמודד אתו. כאשר אתה הולך לחברת הביטוח, לכל אחד יש את העצה שלו. אדוני היושב-ראש, בבקשה משפט אחד כדי להרגיע את כל הצדדים. אני מקריא לך מתוך חוזה של אולם גדול במרכז,

"עמלה: בהמשך לסיכום עם מנהל מחלקת המכירות, עמלת תפעול הינה 20% מגובה העסקה, ובתמורה תצורפו לרשימת הספקים המורשים." אתה מבין שרק פה, על הסיפור של די-ג'יי, לפני שנגעתי בשאר, אתה מעלה את המחיר לכל הפחות ב-20%, רק בשביל הזכות - - - שלא ילכו למקום הזה. יש תחרות חופשית, יש אינטרנט, הכול פתוח. שלא יעשו אצלו אירוע.

מהנקודה הזאת בדיוק נולדה הצעת החוק. היושב ראש, עם כל הכבוד - - - תאמין לי שזה לא פשוט גם כשהם הסכימו. אז קודם כול להגיד את האמת. אורן חזן, מעכשיו אתה לא מוציא מילה. בסדר? נעבור לבן דוד שלך. כתבתי כמה דברים. זה ארוך יחסית אבל עדיף שתשמעו. אם אנחנו סובלים את בן הדוד שלך אנחנו יכולים לסבול אותך

לפני שאתחיל, הייתה לנו שיחה בחוץ עם בעלים של מקום מאוד מאוד נחשב, שממוקם יחסית במרכז, וכאשר דיברנו בחוץ הוא אמר לי: זה חוק הזוי, ודיבר על הקייטרינג. אני מסכים אתו, שנושא של אוכל חייב להישאר של האולמות. אוכל ואלכוהול.

הוא מדבר על נושא של אלכוהול, אבל הם צריכים להבין שזוג היום מביא את הדי-ג'יי, הוא מביא את הספק. זאת אומרת שעל סמך זה שהוא שילם כסף הוא הזמין את שירותיו, שירותיו של הדי-ג'יי. כאשר די-ג'יי מגיע לאולם אירועים הוא צריך לכבד את אולם האירועים שהוא נמצא בו. הוא נחשב אורח באולם. אבל מצד שני, הוא הוזמן על ידי הזוג. אבל הוא צריך לשלם. כשאתה בא לאולם, נגיד שאתה מורשה וכן הלאה,

נחמדה או לא נחמדה כשאני מדברת אתה שומע.

אני רוצה רק לחדד את מה שאומר חברי. כאשר מגיע הדי-ג'יי אתה צריך לשלם לבעל האולם על מערכת הסאונד שהוא יצר? יש מקומות שכן ויש מקומות שלא. אני בטוח שאתה צודק.

הזוג משלם. בהתחלה כשהם מגיעים מראים להם אולם יפה,

אומרים להם: זה האולם, זה המחיר. ואז כשהם נכנסים לפרטים אומרים להם: אתם צריכים גם הגברה ותאורה, אבל זה ספק חיצוני. אבל הספק החיצוני הוא תכלס 50% האולם ו-50% הספק, כלומר גם כאן האולם גוזר קופון. זה לא מעניין אותי. בצדק הם עשו את זה.

כי ברגע שהם מגיעים עם הגברה מבחוץ זה יכול לגרום נזק לאולם, לכלים שלו. זה לא הנושא. הנושא של הגברה ותאורה זה לגיטימי וטוב. אז כבר אנחנו מסכימים על שלושה דברים ואין עליהם מחלוקת. לא נאמר שאין מחלוקת. אגיד לך דבר פשוט מאוד. נמצאים פה שני בעלי אולמות. עשו את זה במשך שנים. אני בעל חברת הגברה ותאורה שנקראת "אפקט". דרך אגב, רוב האירועים שאני עושה הם לא באולמות אירועים עקב כך שלפני שני עשורים השתלטו שתיים שלוש חברות בארץ, שלא נציין את שמן, על רוב אולמות האירועים ומתוקף זה שהן יושבות שם גם כל דבר שאתה רוצה לשדרג, נגיד שהגיעה להקה לחתונה שלך. בדרך כלל הלהקה לא יכולה להשתמש בהגברה של המקום כי היא ממוקמת מעל רחבת הריקודים וההגברה צריכה להיות פרונטלית,

כבר יותר נוח לך לבקש מהם את התוספות הנדרשות מאשר להביא את חברת ההגברה של האומן, מה שעוד יותר מעבה להם את העבודה ויוצר להם מונופול. ברשותכם אני רוצה להרחיב את היריעה. תן לו רק לסיים. אסיים את דבריי תכף. אגיד לך משהו פשוט מאוד: גם בנושא של ההגברה שעליו הוא דיבר, לגיטימי שאולם שם הגברה באולם שלו, זה לגיטימי מאוד, אבל מצד שני, צריך להבין שיש חברות שמתפעלות את זה וקוראים לחברה X. מגיע הלקוח, אומרים לו: "או-קיי, באת אליי כי אתה צריך לשלם לי עבור הגברה ותאורה, אז עולה לך הגברה ותאורה 10,000 שקל, אבל אם תיקח די-ג'יי שאני מכיר זה יעלה לך 7,000 שקל". יש פה סינדול, מסנדלים אותנו דרך הגברה ותאורה, מסנדלים אותנו דרך רשימות מומלצים. ועכשיו אשמח לקרוא את מה שהכנתי. יש לי שאלה. אני חייבת להבין את זה. זה מה שאומרים לי, שאם אני לוקחת את הדי-ג'יי הזה המחיר הוא 7,000 שקל? או שמכריחים אותי? יש מקומות שמכריחים. את חייבת לקחת את התאורה וההגברה שלהם. אז יש מקומות שאומרים לך: אני בעל חברת ההגברה ואם את רוצה לא לשלם 10,000 שקלים, אם את רוצה לשלם 7,000 שקלים אז קחי את הדי-ג'יי שלי. זה דבר אחד, ובלי קשר לזה, גם מחייבים אותך ועזבי לרגע את ההגברה אומרים לך - - - למה המחיר של הגברה ותאורה לא נמצא במחיר של שכירת האולם? אז כן אפשר להעסיק מישהו אחר.

רגע, תעצרו כולם. אעשה לכם סדר. הוא מציג לך פן נוסף. הוא אומר לך: בלי קשר, בתוך המסגרת של המורשים, נניח שיש חמישה מורשים

הוא אומר: "מהחמישה, אם תיקח את האחד הזה ספציפית אתן לך עוד הנחה". אני עוד לא הגעתי לשם. אני מדבר על השלב של להיות בתוך חמישה המורשים, או שישה או שבעה. אני מדגיש שוב, הצעת החוק הזאת באה לטפל בזוגות, ביוקר החתונות, ולטפל בעסקים הצעירים, כדי שתהיה להם אפשרות לתחרות שווה. צריך להבין את זה.

חזן והחברים: תפסת מרובה לא תפסת.

כבר הבנתי את העניין. יש כאן שני מעגלי התייחסות. יש מעגל אחד, שזה זכותו של בעל המקום, אלא אם כן הוא מונע ממך או מסנדל אותך. זה בדיוק הצעת החוק.

אם הוא אומר לך: "אח שלי, אתה רוצה די-ג'יי? יש לי די-ג'י, וזה יעלה X שקלים." אתה שומע את השם של הדי-ג'יי ואומר: "אני כבר מזמן לא עם אלביס פרסלי, אני מאז כבר במקום אחר", אני מציג סתם דוגמה, "ואני רוצה להעביר".

"דע לך, אם אתה מביא מישהו אחר, הוא לא ברשימה שלי ותצטרך להוסיף עוד כסף". זאת שאלה. קודם כול זה קיים. זה בדיוק הסיפור, היושב-ראש. לגבי אלכוהול - - - עזוב אותי. אנחנו עכשיו מדברים על הדי-ג'יי. עשה לי טובה. אתה כבר שותה עוד לפני ששמעת מוזיקה? אני לא צריך לשתות כדי להיות בראש טוב. זה לא קשור, זה נכון, אפשר לשווק אותך... אני מנסה לומר את הדבר הבא כדי להיות ממוקד מאוד מאוד: במה שתלוי בי, בלי קשר עכשיו, אורן חזן הביא לפה נושא. מבחינתי זה צריך להיות בתוך מסגרת מסודרת. אני בעד בעלי האולמות, שדיברו אתי. אני רוצה לעזור לכם, אבל לא אאפשר מצב שבו קבוצה שלמה מוצאת עצמה שבויה. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, שנמצא את עצמנו במצב

קבוצה אתה יכול להגיד לו "אח שלי, אין בעיה,

תן לי להמשיך, אנחנו מבינים עניין. יש לי רעיון איך לפתור את הבעיה. חנן בליטי יש לי הצעה אליך. אין לי ניסיון בהפעלת אולם אבל יש לי ניסיון בחקיקה. אני ממליץ לך באמת באמת שתמתין. אם תוכל לעזור לנו אני בוודאי אשמח אבל אני ממליץ לך שתמתין. אל תצא מגדרך לפני שראית את התמונה הכללית. אני בא עכשיו ממקום - - - אני עוזר לך בתשובה. אבל תן לי לעזור לך. זאת עצה שלי אליך.

קיבלת ממני עצה. אני יכול להגיד: "האדם לא הבין מה הוא אומר". אני לא רוצה. יש פה תמונה הרבה יותר רחבה מכפי

יש כאן כמה מעגלי התייחסות. יש מעגל של החובות של בעל האולם כלפי מקבל השירות, מה המקסימום שהוא מחויב לו, מה הוא יכול למנוע ממנו מלהכניס ומה הוא המקום שבאותו רגע הוא הופך להיות מכשול, שלא נדבר על מקומות שיכול להיות שזה האולם הקרוב למשפחה מסוימת או בעולמות תוכן כאלה או אחרים והם רוצים לערוך את החתונה או את האירוע באזור X ולא רוצים להתחיל ללכת למקומות אחרים. זה מקטין את המחיר בכל הארץ. יש מי שמתחתנים בחורף, יש מי שמתחתנים במקום מרוחק. יש היצע גדול מאוד, יש תחרות. ברוך השם. אני לא אומר את זה ממקום לא טוב. אני רוצה שנהיה ממוקדים. לפני שאעביר את הדברים ליועץ המשפטי וניתן לניר קפלן מהתאחדות המלונות ואאפשר לכל אחד שכבר הגיע לכאן, רק צריך שלא נסטה וכל אחד יתחיל לצאת מחוץ לאטמוספירה. אנחנו מדברים על זוג שרוצה להתחתן באולם אירועים. הוא מגיע וחותם על החוזה על פי כל דין. לשיטתי העניין של האוכל הוא "עבדאן". ואלכוהול. ואלכוהול. אלא אם כן, לפעמים הזוג מביא. אבל האלכוהול צריך להיות לדעתי גם כן חלק. בר אקטיבי זה משהו אחר.

כל פעם הם זורקים את זה לאוויר אבל זה פיקציה ובלוף, ואסביר לך למה.

עצור. אסביר לך למה זה פיקציה ובלוף.

גילוי נאות: אני אוהב מאוד את אולמות האירועים, אני מבלה באולמות אירועים, זה הבילוי שלי. לפחות ארבע פעמים בשבוע אני באולמות חתונה. רוב המקומות עושים לי כבוד,

כאילו אני החתן בכל מקום. אין לי שום דבר נגד אולמות האירועים. לא אגיד את שם האולם. אני שומע מוזיקה ונדלק. עזוב אותך. יצא לי להיכנס לאולמות אירועים שלא הייתי מוזמן,

את יודעת שפעם הוא הכין לי שווארמה, "חבל על הזמן".

של האלכוהול הוא פיקציה, שיהיה ברור. לעתים אולם אומר לך: "אין לי בעיה שלא תיקח את הבר שלי, תביא איזה בר שאתה רוצה אבל בתמורה לזה תשלם 5,000 שקל קנס". זה תקלה חמורה. או שירותי מזיגה: "תיקח ממני את הברמנים, ואתה חייב להביא X ברמנים על כל אורח". אם זה לא היה כך אז באמת הייתי מאמין שהסיפור על האלכוהול תקין. זה גם במסעדות, אם אתה רוצה להביא אתך יין אתה משלם קנס. הדבר השני, גם בתוך מסגרת וזה הדבר הכי מדהים פה גם במקרים שלוקחים את הבר של האולם, כל זוג מביא מעבר לכך את האלכוהול פרימיום שלו מהבית. לא ראיתי אף אחד בודק, לא מגבילים אף אחד.

או שרוצים להגיד את האמת ולמצוא את הפתרון, או שרוצים אחרת.

האמת לא אצלו פשוט.

כתוב פה שזה חל על דיסקוטקים. עוד יש משהו כזה שנקרא דיסקוטקים במדינה? נהיה קצת יותר ממוקדים. יש את הנושא של הרגולציה, שברור לכם שכל ספק צריך לעמוד בה, ויש את הנושא של נהלי המקום. אין לנו שום בעיה,

די-ג'יי יעמוד בנהלי המקום - - - ניר שפר, תן לי. שמעתי אתכם, הבנתי את הראש שלכם.

תפריעו לי לנסות לעזור לכם ולמצוא את נקודת האיזון. תקשיב לי עכשיו היטב. אין דבר כזה נהלי מקום. נוהל מקום,

לא כל אולם. הרי יש הבדל גדול בין עשרת הדברות ואחר כך בין רש"י שבוחר לו כל אחד. אם זה כל אחד עם הרש"י שלו, לא נצא מזה. אבל לכל אחד יש את הייחוד שלו. אתה צריך להבין את זה. אם יש לי אולם צמחוני חשוב לי שתבין - - - למה, בגלל הגובה שלי אתה מעליב אותי? מה זה "שתבין"?

תן לי. כל מקום חייב לקבוע את הנהלים שלו. תן לי, רגע. באת עם ההרצאה מהבית.

עשה לי טובה, עכשיו אתה תקשיב לי. בסוף אני שצריך להחליט, ברשותך. לא באתי ממקום של להיות נגד. אני בעד, אבל אני חושב שיש פה בעיה וצריך לתת עליה את הדעת. אני מבין, אני רוצה שאנחנו נקשיב האחד לשני. פתאום אני מוצא את עצמי בכל כך הרבה חוקים שעסקתי בהם בעולמות תוכן אחרים כשאומרים: "מה אתה רוצה? ביישוב הזה אתה לא יכול להתקבל כי כולם צמחונים, בזה כך וכך". יש מה שנקרא כללי יסוד בסיסיים שאמורים קודם כול לשרת מערכת יחסים של לקוח ונותן שירות, הדברים הבסיסיים. אין מיקוח. אין ויכוח בינינו. לא אבקש שיגישו בשר באולם אירועים שהמיתוג שלו הוא טבעונות, לא אבקש במקום שנותן בשר להכריח אותו ולומר: "אני עכשיו רוצה, או שתיתן לי מסיבה טבעונות או לא חשוב". אני גם יודע להגיע להבנות בעניין האלכוהול, מבלי לפתוח את זה עכשיו. נגיע לזה בהמשך. גם שם יש ליבה. אפשר לייצר את הכללים האלה. את הגרגוס אתה יכול להביא לבד. אני לא בא לפגוע במטה לחמו של בעל האולם,

אני גם לא רוצה למצוא את עצמי שבוי של בעל האולם. לכן נשמע את החברים האחרים. אני רוצה להגיד משהו שהוא דווקא קולקטיבי. עזוב עכשיו אותי כבעל אולם. אני מייצג גם את התאחדות האולמות, 500 בעלי אולמות.

הגזבר של ההתאחדות. אני מוכן לתמוך במהלך של חברנו אורן חזן, בתנאי אחד: לגבי תקליטנים אנחנו מוכנים, כל התאחדות האולמות, לתמוך בזה, בתנאי שהתקליטנים שיגיעו לנגן יהיו בעלי הרשאה של זכויות יוצרים. קיבלת. הרי אתם אלה שמנגנים את המוזיקה, לא אנחנו. אני אומר לך, אני מוכן לתמוך. מה זה הרשאה מאקו"ם? עזוב. קיבלת. מה פתאום? אתה טועה. הדי-ג'ייז לא ירצו לשלם. הדי-ג'ייז לא משלמים. האולם לא משלם עבור זה.

משלמים. הזוג משלם דרך אתר האינטרנט. Welcome to מדינת ישראל.

לאה פדידה ואורן חזן, מרגע זה בלי רשות שלי אף אחד לא ידבר.

אתה בינתיים גורם הבעיה מספר אחד כי אני רוצה שאתה תגיד את הדברים שלך אחרי ששמעת את הכול. אני מכיר את הבעיה ועסקנו בה פה כאשר דיברנו על זכויות יוצרים, האם הכול נופל על האולם. אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו. אני מנסה לקבוע כללי משחק אחרים עכשיו. בלי משים אתה רוקד צעד קדימה ושני צעדים לאחור. עכשיו לא תגיד מילה. אני רוצה לשמוע את האורחים הנוספים ואז נתכנס לראות איך אנחנו יכולים להתמודד עם העניין. בבקשה. אני מהתאחדות המלונות בישראל. אנחנו נבקש החרגה או התייחסות לבעיה שלנו. ראשית בעניין המזון, אני מבין שאין חולק עם הוועדה, שהבינה שהיא לא יכולה להכניס את המזון לתחרות. אין חולק.

אגב, אפתיע אתכם: אין לנו בעיה בעניין הדי-ג'יי. כל עוד הוא עומד בכללים ומשלם לאקו"ם זה בסדר. הבעיה שלנו היא בתחום העיצוב. עוד לא הגענו לזה. קחו מלון פאר או קונצפט שיש לו עיצוב ספציפי. אקדים ואומר שאצלנו רוב האירועים הם כנסים וימי עיון ולא שמחות. הצעת החוק הזאת בנוסח שלה היום חלה גם על הכנסים ועל ימי עיון, וזה בעייתי. אני מסכים. תתקדם הלאה. בעניין של האירועים הפרטיים והחתונות הפרטיות, שזה פחות מ-50% אצלנו, כדוגמה סתמית וגם בלי אישורם, אבל נניח מלון "וולדורף אסטוריה", יש לו עיצוב ספציפי אמריקאי, עם יותר מחמישה כוכבים. כאשר אתה עושה אצלו אירוע, יש חבילות עיצוב: שהווילון הוא סגול והכיסא סגול, או שהווילון ורוד והכיסא ורוד. זה לא תואם לעיצוב מרוקאי. בא עכשיו מישהו אשתי היא מרוקאית, היא הייתה נעלבת ממה שאמרת. התחתנת ב"וולדורף אסטוריה"? התחתנתי ב"באר של סבא", וגם אני סבלתי ממה שאתה אמרת.

באופן אישי אני יכול להזדהות פה עם הדברים שנאמרו. אם גם אתה סבלת אז אתה מבין למה אנחנו פה. אני מזדהה אתך. אבל במלונות זה קצת שונה. מילה אחת על המלונות: "וולדורף אסטוריה" זה דוגמה אחת, ומנגד אני יכול להציג לך את "דיוויד אינטרקונטיננטל", שכמעט בכל לילה יש שם חתונה ובכל לילה יש שם עיצוב אחר לחלוטין. גם כאן אנחנו חוזרים אל מה שאמר היושב-ראש, שצריכה להיות מסגרת, ואפשר לעשות חריג לכלל. את זה אני מקבל.

חוזר לדוגמה השנייה של "וולדורף אסטוריה". רק אסיים את הדוגמה, רק עוד משפט. חברים, אנחנו עכשיו לא באירוע

מכיוון שהמלון מוכר גם חדרים ולינה ואירוח, לא נוכל לפגוע בעיצוב של הלובי, של הכניסה, של אולם האירועים, שכל אורח יעשה מה שבא לו, כי זה יפגע לנו

לכן בעניין של עיצוב כן צריך לאפשר למלון את הפררוגטיבה שלו לבחור ולהחליט ולהציע את המעצבים.

זה אותו דבר עם אולם אירועים.

אתה לא חייב לענות לי תשובה כי יכול להיות שאתה לא יודע. אם האולם שלך הוא גלאט כשר ואני לא רוצה גלאט כשר, אני רוצה הכשר של הרבנות. זה בעייתי אצלנו מאוד. לא נכנסתי לתחום המזון כי אמרת שלא. זה גם עניין של מחיר. אני אומר: אני אדם שמסתפק בהכשר של הרבנות הראשית.

כבוד היושב-ראש, זה אסור לי. - - - חיכיתי למשפט הזה. הרי לכאורה אפשר לומר: "לך לאולם אחר". מה הבעיה? שאין אולם אחר.

עכשיו אני בעל הבית פה. העניין הוא כזה. קודם כול תאמרי שם ותפקיד.

פשוט הפרוטוקול גם צריך להתבשם בנוכחותך כאן.

הילה דוידוביץ, את יודעת את זה.

כן,

מזרחי מן הרשות להגנת הצרכן. היא טובה לנו. הילה דוידוביץ, אני רוצה לומר את הדבר הבא: הרי מה העניין? אם אלה כללי המשחק אז בעצם אין לך לאן ללכת. אתה לא יכול להגיד:

אם בכל מקום אתה צריך לבוא, והוא אומר לך: "יש לי את הדי-ג'יי שלי, יש לי את העיצוב שלי, יש לי את המגנטים שלי, יש לי את הצלמים שלי," בעצם אתה עובר רק מאולם לאולם. אני רוצה להיות בגוש דן. דרך אגב, יש אולם כפי שציינת בחיפה שבדיוק פנוי באותו יום. אני התחתנתי בדרום. אני לא רוצה שיגידו שעשיתי פרסום, לכן אני לא אומר את שם האולם. אתו לא הייתה לי בעיה. יכול להיות שזה בגלל שזה אני,

אבל לא נתקלתי בבעיה. אולמות אחרים לידו,

מלונות במרכז הייתה בהם בעיה. נגיע גם לעניין הזה. דעתכם הייתה ברורה לי עוד לפני שדיברתם.

אם יש משפחה עם בעיות בריאות, האבא לא יכול לנסוע יותר מרבע שעה מן הבית, יש במרחק רבע שעה נסיעה שני אולמות, זו המגבלה. החתן רוצה שהאבא יהיה בחתונה. זו המגבלה. אז מה, יגידו לו: "לא, או שתשלם או לא"? אני רוצה לומר גם לנציגי בעלי האולמות,

הבעיה הרבה יותר פשוטה ממה שאנחנו פה מנסים לצייר, כלומר הפתרון שלה הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו מנסים לצייר כאן. אם יש רצון טוב, בסוף בסוף אנחנו לא רוצים שסתם חאפרים יסתובבו לנו בתחום. אבל אם יש לך יכולת שליטה ולא תוכל לקבוע עשרת דברות כי זה מאות עסקים אני לא מדבר על המקרה שלי, אבל אולם רכש ציוד של עיצוב ורוצה לתת את פתרונות העיצוב מטעמו, אתה לא יכול להגיד לו - - - הכול פתיר, האמן לי. שוב, אני חוזר לעיצוב, צריך להכיר את המציאות. המציאות היא - - - אבל אנחנו משלמים עבור זה. המציאות היא שכמעט בכל אולם יש מעצב בית.

שנמצא שם כי הוא חלק מן החברה אלא הוא מישהו ששילם כסף כדי לקבל את הזכות להיות המעצב הבלעדי.

הוא השקיע בציוד, כמו גם בבית המלון. רגע, אתה משחק לי עכשיו לידיים. כפי שהוא השקיע בציוד, כך גם עסק עצמאי פרטי, בחורה צעירה או גבר צעיר שחלמו להקים חברה לעיצוב גם השקיעו. התחרות צריכה להיות שווה.

דבר שני, הוא או היא השקיעו בעיצוב. מגיעים בני הזוג להתחתן והעיצוב לא מתאים להם.

אז איך אני קובע את הסטנדרט שלי במקום? אמר לך המלון: הוא רוצה לקבוע סטנדרט. דרך אגב,

יצא לי ללוות הרבה זוגות. בעיצוב אנחנו משלמים לכם לחוד, על כל מנורה במרכז שולחן,

לא משנה, משלמים את זה לאולם. אני לא יכולה להביא משהו מעצמי? את יכולה להביא את מי שאת רוצה, כל עוד הוא עומד בסטנדרטים של המקום. אתה פשוט לא דובר אמת, או שאתה לא מודע לשוק, ואני לא מאמין שאתה לא מודע לשוק. כשאתה מדבר על השוק השוק הוא לא עור אחד. כפי שחברי הכנסת לא זהים אחד לשני כך השוק יש בו גוונים. אבל אתה מייצג אותם,

אני יכול להגיד לך שהשוק שונה מאוד. מי שאין אתו בעיה אין אתו בעיה. אז אצלך אין בעיה. אתה מגן על אלה שעושים בעיות?

להיפך. משפט אחרון. כדי להניח את דעתו של חבר הכנסת אורן חזן, לא רק שאין לנו בעיה עם הדי-ג'ייז, שאנחנו בעד, אלא כך גם בעניין הצלמים וכולי. המוקד הוא עניין האוכל, כי יש לנו בעיה של כשרות.

אני שמח שיש פה אנשים ממשרד המשפטים. רשות ההגבלים העסקיים צריכה להתערב כי אסור לפי החוק לעשות הסכם שאוסר עליי להתחרות ואסור לעשות הסכם שמחייב אותי

אציג לכם עכשיו דוגמה של משהו שחוויתי שלשום. אם אתם תמצאו איזשהו פתרון, אשמח. זוג שלח לי הודעה: "אהלן, קוראים לי ...

את המספר שלך מאחותי, אתה היית הדי-ג'יי בחתונה שלה שהייתה מעולה. אני מחפש כרגע די-ג'יי לחתונה שלי לתאריכים ...

זה היה רלוונטי וקבענו פגישה. אותו זוג הלך לאולם כזה או אחר שהייתה

צריך לזכור שיש כאן אחריות, ולפי ההצעה כפי שאני מבין אותה זה

הם נלחמים על הזוגות. אם ניקח למשל את "נסיה" מול "אגדתא", האמינו לי, הלקוח מסתובב בכל האולמות האלה והתחרות היא על הלקוח. לא בשביל דבר כזה או דבר אחר.

זה לא פעם - - - רק להבין: המשמעת נקנית בכסף? אם הייתי יודע שהרשימה הזאת

כמובן כמו בכל חקיקה צרכנית שהוועדה הזאת מוציאה תחת ידיה,

צריך נתונים. אני מצפה שלקראת הדיון הבא אולי יהיה כאן נציג הרשות להגבלים עסקיים שיציג בפני הוועדה אם יש בעיה של תחרות וכוח שוק מוגזם של ענף אולמות השמחה.